מזל שקיבלת מכה. בזכות המכה הלכת לבית חולים. אין מצב. אנחנו יודעים שיש לך לב. הם הביאו את פרופ' אגרנט, שהוא מנהל המחלקה של הלב במעייני הישועה,

והילדים